שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנו עוברים להצעה הבאה בסדר-היום אבל לפני כן ביקש חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר בכיר בוועדת הכספים, הודעה.

הודעה ושאלה. אתמול פרסמה ליאל קייזר בכאן 11 כי היו דיונים בקשר לתוספת של 130 מיליון שקל קצבאות לאברך, ואחת ההצעות שהוצעו בדיון שהיה לפני כמה ימים מצד בכירים באוצר הייתה שהמקור התקציבי יכול לבוא מהתוכנית הכלכלית של החברה הערבית, שהיא עוסקת בתשתיות, חינוך, רווחה, מאבק בפשיעה וכדומה. אל"ף אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת גפני, יושב-ראש דגל התורה, יושב-ראש ועדת הכספים, כפי ששאלתי אותך לפי כמה שבועות לגבי ההצעה ההזויה של השרה סילמן להעביר 100 מיליון שקל מתקציב החברה הערבית לחרדים, האם ידוע לך על הצעה כזו? מה עמדתך הערכית מוסרית לאפשרות שכסף שמיועד לחברה הערבית, הנזקקת לכסף הרבה יותר גדול ממה שהוקצה, להסיט אותו לחברה החרדית שאתה מייצג? חשובה אמירתך ועמדה ברורה וחד משמעית, האם אתה מוכן לקבל כסף שמיועד לחברה הערבית שיעבור לחברה החרדית, ומאיפה באות כל ההצעות האלה שכאשר יש נושא של העברה או צורך של החברה החרדית, מייד יש כאלה שקמים כמו השרה סילמן ובכירים באוצר, להסיט את זה מהכספים המיועדים לחברה הערבית - לחברה החרדית. אתמול גם דיברתי איתך, עם חבר הכנסת דרעי, עם אנשים במשרד ראש הממשלה, עם אנשים במשרד האוצר, עם אנשים בשוויון חברתי, אנשים במשרד המשפטים, אבל האמירה הפומבית שלך חשובה לי ולנו מאוד. תודה רבה. ראשית לגבי הנושא הזה היות שהזכרת את זה, הנושא של השרה עידית סילמן, הכסף נשאר במקום. ערכית, לא נדרוש שיתקנו עוול אחד כדי לעשות עוול שני. לא בא בחשבון ולא יהיה. אחרי ששמעתי ממך את זה ביררתי והתברר שא היה ולא נברא. עם כל הכבוד לידיעה. הייתי שותף לדיונים בעניין. יש אפליה של המוסדות התורניים והחינוך תורני, כל מה שנלווה. אני שותף לדיונים אלה אצל שר האוצר וכל מה שנאמר שצריך להשלים את מה שיש בתקציב הזה, נמצא. לא צריך להביא מקום מאיזשהו מקום. מישהו שאל שם: מה המקור? לא צריך מקור. יש הכסף הזה, הוא נמצא בתוך התקציב הזה. אנו מתנגדים לקחת מהחברה הערבית כסף שמיועד לחברה הערבית ולהעבירו לציבור החרדי או לכל ציבור אחר, אבל אני רוצה שתדע את מה שאתה יודע יש דברים שמיועדים לכל הציבורים, אבל גם לחברה החרדית, והכספים לא מנוצלים וזה חוזר לאוצר, והמציאות הזו - אנו צריכים להתמודד איתה ביחד. יש מציאויות שאני מכיר אותה גם מהחברה החרדית אבל לא רק, אבל מהחברה הערבית. אנו יודעים על כספים שחזרו. אני לא בטווח שבקדנציה הקודמת עשו את כל מה שנדרש לבד מההצהרה שמעבירים כסף לחברה הערבית, שבאמת ביצעו אותם. חלק גדול לא בוצע. זה לא רלוונטי לגבי העניין הזה והעניין הזה לא צריך מקור מכיוון שיש הכסף. לכן כל האמירה העיתונאית וכל האמירה הציבורית לא מקובלת עלינו. אני נגד לקחת מחברה אחת ובאמצעות הכסף הזה - לתקן עוול לחברה אחרת. יש לעשות כל מה שנדרש כדי שיהיה דבר שהוא שווה גם לחברה הערבית, גם לחברה היהודית. נקודה שנייה, אם כבר מדברים על זה, יש הכסף שכבר בתוכנית 922, 200 מיליון שקל לרשויות הערביות, תוקצבו וזה רץ, ועכשיו זה נעצר באוצר. דיברו איתי כמה ראשי רשויות, רק לפני דקה דיבר איתי ראש עיריית אום אל פאחם ד"ר סמיר, ודיברו איתי ממשרדים אחרים. איפה הכסף? משרד הפנים? משרד הפנים רצה להעביר את זה. אני פניתי בכתב לרונן פרץ מנכ"ל משרד הפנים בתיאום הוועד הארצי של ראשי הרשויות אבל משרד האוצר עצר את זה, ונודע לי שמי שעצר את זה הוא שר האוצר. הוא אומר: יש לבחון את זה מחדש. זה כסף שכבר ב-922 הוחלט והועבר בחלקו. הוא חודש ב-550 ועכשיו אומר שהוא צריך לבחון מחדש. אדבר איתו. בוחנים מחדש אז הכסף לא עובר ויש רשויות שלא העבירו כספים לייעוד שלהם. ותודה רבה על האמירה הקודמת שלך. נעקוב. אין לי אמון בדרך כלל- - - בינתיים מה שאמרתי לך בדברים האלה, הדברים היו נכונים גם בנושא איכות הסביבה והמשרד שם. אימאן, בבקשה. קודם כל, רציתי לברך אותך, הבנתי שהיה בר מצווה לנכד. שיזכה לימים טובים וארוכים ובריאות ואושר בעז"ה.

הדבר השני שאני רוצה לברך אותך על עמדתך לגבי הפרסום שקרה אתמול. אני חושבת שזו העמדה ההגיונית, האנושית וגם מה שמצופה ממך כיושב-ראש ועדת הכספים וגם כאיש חרדי מן השורה, שנמצא גם בעמדת החלטה שלא תסכים לעמדה כזו ושתפעל בכל הכוח שזה לא יתקיים. לצערי הרב, אני חייבת גם לומר בקשר ל-100 מיליון של איכות הסביבה, הבנו מהתשובה של משרדי הממשלה והיועצת הממשלתית בנדון שכאילו יש החלטה אבל כדי לבצעה הם צריכים החלטה- - אין החלטה כזו.

אעביר לך את המכתב שקיבלנו, את התשובה. מכתב יש אבל החלטה אין. כולנו התנגדנו לזה. השרה סילמן מאוד רוצה. בסדר. אני מכבד את השרה סילמן. אין החלטה כזו. דבר אחרון בקשר לתקציבים של תוכנית החומש של החברה הערבית שרע"מ פעלה ועבדה קשות כדי להביא אותה לא כדי להיות פריבילגיים וכדי שנחיה בנוחות ומותרות למרות שזה גם אפשרי ונורמלי. הבאנו את הכסף הזה כדי לתת מענים לצרכים בסיסיים, אם זה לילדים, לנשים, לאנשים, לכלל החברה בכל התחומים הבסיסיים חינוך, בריאות, רווחה, פשיעה ואלימות. אנו מדברים על הלחם. לא על הבשר. תודה.

אנחנו לא ערב בחירות. אני אומר משהו שזה יכול להישמע כערב בחירות החברה הערבית בקואליציות של הימין קיבלה לא מעט כסף ולא פחות ממה שכשאתם הייתם בקואליציה. תוכנית חומש שעשינו בקואליציה של הימין והחרדים, היתה תוכנית חומש שבוצעה. לא כולם יאהבו את מה שאני אומר, שיש בימין כאלה שלא כל כך רוצים שנהיה יותר טובים מזה אבל אין דבר כזה כל עוד אני בקואליציה לא תהיה אפליה על שום ציבור לא על הציבור החרדי, לא על הציבור הערבי ולא על ציבור של פריפריה או דברים מסוג זה. יש לזכור שמה שאזרח מקבל זה הזכות שלו וחובת המדינה. זה נתון מעניין מה שאמרת והוא חשוב. אמת. הוא אמת ועדיין החברה הערבית במצב מאוד קשה. זה נכון אבל כשהייתם בממשלה הקודמת הח"כים מהמפלגות הערביות דאגו למגזר החרדי כפי שאתה דואג גם לציבור הערבים כשאתה יושב בקואליציה. הכול בסדר. כי אני יודע שהרב גפני דואג לכם מאוד וזה מצוין. כשהיינו במקום שיכולנו לעשות משהו, ניסינו והרב גפני יודע בוודאות מה שניסינו לעשות. אנחנו אומרים לא היה לנו הכוח המספיק לעשות את זה אבל זה לא אמור להתנהל בצורה הזאת. עדיף שלא אדבר. כשבאתי למנסור עבאס ואמרתי לו: דע לך, יש הכסף שנמצא במוכר שאינו רשמי, יש הכסף שנמצא בתמרוץ וטיפוח, יש 83 מיליון שקל. אל תוותר על זה, אתה בקואליציה. אז הוא הלך לאיווט ליברמן. איווט ליברמן אמר לו בסוף: בסדר אבל רק לא לחרדים. הוא העביר לערבים ולא לנו. הוא ביקש על הכול. תמשיך את הסיפור שלך. מה אמר לך מנסור בסוף? איווט ליברמן לא ישנה את האידיאולוגיה שלו.

זה היה אצל איווט, למה להאשים את הערבים ואת חברי רע"מ סיפור? היינו פחות משנה בתוך המקום הזה. אתם כל השנים נמצאים שם ותסתכלו איפה החברה הערבית נמצאת.

מסכים איתך. בבקשה. שלום, ביקשתי להתייחס לנושא של העברות שאנו רואים מהבוקר שהממשלה רוצה לקבל או חלק כן קיבלה החלטות. בטוח שחברי התייחסו לנושא הזה, 130 מיליון שקל לאברכים. אנו לא נגד ההחלטה הזו. אבל כבר דיברנו על זה. אני רוצה להתייחס לנושא בקצרה. אנו רואים שבן גביר פנה עכשיו לממשלה כדי להפסיק את התוכנית של הפיתוח הכלכלי לחברה הערבית. הדברים מתנהלים בצורה זריזה. הממשלה מקבלת החלטות כנגד החברה הערבית. אני פונה אליך ישירות הרב גפני, להתערב מול ראש הממשלה. צריך להפסיק את המצב הזה, ההחלטות, להפסיק את התוכנית של פיתוח- - - אז הוא שלח. הוא גם לא מטפל בפשיעה. הוא שר כלום. יודע לשלוח. אנחנו גולשים. אנחנו לא נגד האברכים. זה לא האברכים. האברכים לא קשורים

זה סתם המצאה של כתבת. אל תערבו את זה. אתה מעלה נושא - נטפל בנושא הזה. אנחנו לא רוצים שהממשלה תגרע מהכספים שהוקצו לחברה הערבית. תודה רבה. "הוצאות הפרסום של לשכת הפרסום הממשלתית לפי קבוצות אוכלוסיה נעשית באופן לא שוויוני: תמונת מצב מדאיגה העולה מנתוני דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא". הציעו לדיון מהיר וקיבלו אישור לכך יונתן מישרקי,

יצחק קרויזר,

אימאן ח'טיב יאסין, צגה מלקו. יונתן מישרקי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אפתח במזל טוב לרגל היכנס נכדך בעול המצוות בבר מצווה שהיה אתמול. בעז"ה שתרווה נחת מכל יוצאי חלציך.

אדוני היושב-ראש, זה נושא שאתה מתעסק בו הרבה מאוד זמן, זה לא פעם ראשונה שאתה מקיים דיון בעניין הזה, ואפתח ואומר תודה רהב לגב' אוסנת אלגום מזרחי על הדוח המפורט מאוד לבקשתי על הוצאות הפרסום של לפ"ם בין השנים 2018 ל-2022. זה לא נושא חדש. גם דיברתי עם המנכ"לית הנכנסת הגב' מוריה. יש פה המון רצון טוב בעניין הזה. על מה אנו מדברים תקציב הלפ"ם מתקבל במשרדי הממשלה כפי שמופיע בדוח הממ"מ. משרדי הממשלה אומרים ללפ"ם: אנו רוצים שתפרסמו עניין מסוים לפי הגדרתם למגזרים השונים. אממה, אנו מוצאים שיש פערים גדולים מאוד בחלוקת התקציב לפי מגזרים. אני מתייחס לטבלאות האחרונות שיש בדוח, שמתייחסות לשנת 22'. אציין את הפערים שאנו רואים לנגד עינינו. בחברה החרדית עמדו הוצאות הפרסום על סך 9.5 מיליון שקלים, שהם 4% מכלל התקציב. אחוז האוכלוסייה החרדית במדינה עומד על 13%. לכן אנו נמצאים פה בפער מאוד משמעותי. לגבי החברה החרדית, התקציב היה 15 מיליון שזה 6% מהתקציב כאשר האוכלוסייה הערבית מונה כ-20%, ויש פה גם דוברי השפה האמהרית וכו'. אני מבקש לדעת, ומכבוד המנכ"לית, אם תוכל לרשום את השאלות שלי ולאחר הדיבור של שאר החברים תענה לי על זה בצורה מסודרת - אשמח. כמובן היושב-ראש מנהל את הישיבה רק מבקש את רשותו. אני רוצה לדעת האם אנו מבקשים שקיפות בנושא הוצאות הפרסום. היינו מצפים ומצופה שהלפ"ם כגוף ממשלתי, אני חושב שהוא נחשב יחידת סמך. תחת משרד ראש הממשלה. כיצד עובד שיקול הדעת של הלפ"ם באשר לחלוקת המשאבים והתקציב בין כלל גופי התקשורת ובאופן יחסי לאוכלוסיות השונות. שתיים, היות שיש למעלה מ-32% מסך כל האוכלוסייה הישראלית שנכנסים תחת ההגדרה של אוכלוסייה בעלת מאפיינים ייחודיים, למה לא קם גוף שמיוצג על ידי כל אותן קבוצות אוכלוסייה, שבהם יוכל לבחון מה ואיך נכון לפרסם? מה הדרך הנכונה? יש ציבור שרוכש מדיה, יש כאלה שפחות, אלא דרך עיתונים, לא רוכש בטלוויזיה. יש כל מיני ניואנסים במגזרים השונים שכדאי וראוי שיהיה צוות ייעודי שיידע לפלח בצורה נכונה. נקודה אחרונה, הפרסום בשבתות ומועדי ישראל. יש ציבור מאוד רגיש לעניין. גם החוק לא מתיר לדעתי. האם הלפ"ם עושה עבודה עם עצמו בעניין הזה למניעת פרסומים מסוג זה? תודה. בבקשה. אני מצטרפת לברכות כבוד הרב על בר המצווה של הנכד.

לפ"ם אני מכירה את הגוף הזה כי יותר משלושים שנה הייתי שדרנית ברשות השידור וגם בתאגיד השידור. הגוף הזה, מבחינת הפרסום ראינו את האוכלוסיות, את החתך. אני יכולה לספר על יוצאי אתיופיה קודם כל מספרנו 1.7%. מתוכם יש אוכלוסייה אי אפשר לוותר עליה, היא לא יודעת לקרוא ולכתוב. אנאלפאביתית. כלומר שום דבר בפרסום בעיתונות או משהו כתוב לא בא בחשבון. הכלי היחיד רדיו. נמצא בכאן, קודם היה ברשות השידור. רדיו רקע משדר בכמה שפות. אחת מהן אמהרית. זה ידוע. כל ציבור מקבל את זה בחינם. כל מידע עובר לקהילה דרך הרדיו. יש עוד טלוויזיה, ערוץ 140. זה רק מי שמחובר להוט או יס רואה את זה. לא כמו ברדיו שכולם יכולים לשמוע את זה. הדבר הזה בעבר הבאנו אותו. לא ייתכן, מספרנו 1.7%. לפי הנתון ב-22', או מה שפורסם רובו זה בטלוויזיה, זה בסדר, בערוץ 140, אבל לא כולם זוכים לזה רק מי שמחובר, ואוכלוסייה מוחלשת לא יכולה להתחבר ליס או להוט להוציא כל חודש 300 שקל אבל רדיו זה לא עולה כסף. לכן ברדיו אני רואה 0.09%. אפילו לא אחוז אחד. בנוסף, רוב השירותים הממשלתיים הקהילה לא מצליחה לקבלם. לא ייתכן שלפ"ם ייתן מענה כה מינימלי וזעום ולא אפקטיבי, ולא יכול להיות ביחס למספר שלנו, ובנוסף בעברי באקדמיה אחד המחקרים היה התרומה של רדיו לאוכלוסייה אנאלפאביתית. מדובר במהגרים או עולים חדשים שלא יודעים לקרוא או לכתוב. המענה המרכזי ביותר הוא רדיו. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. תודה, מכובדי היושב-ראש. אני מודה לחברי הכנסת יונתן מישרקי על היוזמה שהצטרפנו אליה. כתבנו בדברי ההסבר שלפי דוח מרכז המחקר - יש שני דוחות אגב יש דוח של אסנת אלגום מזרחי לפרסומים בחברה הערבית, ויש מ-2018 עד 2022, גם של אוסנת, לגבי הוצאות לציבור הכללי עם פילוח. אני מודה לה ולממ"מ על העבודה החשובה הזו. זה אולי הדיון הרביעי או החמישי, יזמתי פעמיים שלוש, גם כאן בוועדת הכספים. גם בקדנציה הקודמת עם אלכס קושניר היה דיון בזה. אין קדנציה שאין דיון, כי יש טרוניה ותלונות בצדק מהמדיה הערבית על חלוקה לא צודקת, לא נכונה של ההוצאות ושל הפרסומים המיועדים לאוכלוסייה הערבית. כמעט התקציב לחברה הערבית הוא כ-5%, 6%. ויש טענה, שהתקציב הוא בגלל תחנות טלוויזיה, כאשר יש היום עליית הדיגיטל בכל מקום בעולם, גם בחברה הערבית, וזה לא מתבטא בחלוקה הפרופורציונלית של הלפ"ם לאתרים, לדיגיטל בחברה הערבית, לעיתונים בחברה הערבית. יש עיתונות כתובה עדיין בחברה הערבית ויש אתרים, דיגיטל בחברה הערבית, ויש תחנות רדיו בחברה הערבית. יש טלוויזיה, אינטרנט בחברה הערבית. חלק מהם מקבל, חלקם לא מקבל, חלקם מקבל מעט מאוד, כמעט גרושים. כאשר החברה הערבית זקוקה מאוד למסרים לא רק פרסום מכרזי הממשלה. רוב התקציב הממשלתי הולך על מכרזים וקול קורא שהממשלה מפרסמת ולא מפרסמים דברים נוספים. דרוש לפרסם וגם דרוש לחזק את המדיה הערבית. יש מי שלא מעביר תקציבים שוויוניים כי הוא לא רוצה לחזק את המדיה הערבית. סנקציה אולי לא ישירה. זו טענה לא מדויקת, כי זה גם היה בקדנציה הקודמת, כשהערבים היו בקואליציה. אותו יחס שאתה מדבר למגזרים השונים, היה גם אז.

הלפ"ם לא היה בשליטה ערבית מעולם. יהודים מחליטים. אנשי ממשל מחליטים. מעניין כמה כוח אתם מייחסים- - - הביעה של הלפ"ם חוזרת על עצמה כל הזמן בכל הווריאציות.

לכן החלטות הלפ"ם מחייבות ביקורת. לכן אנו כאן בוועדת הכספים, כאן בכנסת. אין כמעט מדיה בחברה הערבית שלא פנתה אליי ולחבריי חברי הכנסת כדי להעלות את הנושא, לדבר על היעדר הצדק החלוקתי בנושא. אחד מהם כותב יל שמבזבזים על העיתונות הערבית את רוב התקציב שמיועד בעיקר על פי חוק לפרסומי מכרזים ממשלתיים במקום ובמקביל להשקעה בפרסומים הרגילים שמיידעים אנשים על זכויותיהם ולא עובדים לפי סקר הדירוג שהם מזמינים- כותב לי מישהו. אני מבקש להעלות את התקציבים למדיה הערבית. לא אזכיר שמות. יש לנו כבוד לכלל המדיה,

רדיו, טלוויזיה, טלוויזיה דיגיטלית שהיא ענף שהתפתח בשנים האחרונות, ואתרים. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק קרויזר. שלום רב. באמת דיון חשוב. יישר כוח לך חבר הכנסת מישרקי, ולך אדוני היושב-ראש מזל טוב. שירבו השמחות בביתכם.

עברנו על הדוח שביקש חבר הכנסת מישרקי, דוח של הממ"מ. הממ"מ הפך לשיח בציבור - כולם מתבלבלים בין הממ"מ למ"מ אבל אתם עושים עבודת קודש ועבודה טובה ונעזרים בכם המון אז גם כחבר כנסת חדש, מאוד טוב לדעת שאתם פה וכלי חשוב ואיכותי וכולם רואים את הדוח שיצא בנושא. הנושא הזה עלה גם אליי במספר ורסיות שונות,

הערבי, העולים החדשים,

דוברי רוסית, צרפתית שמרגישים שהפרסומים לא מגיעים אליהם. זה מעלה כמה שאלות האם יש ועדה שיודעת לנתח את מה שנקרא ייצוג אותה אוכלוסייה, ובהתאם לכך להשקיע, וכמובן אותם התכנים, כפי שציינת חבר הכנסת משריקי, מכיוון אחר נראה לי פחות רלוונטי לפרסם אירועים בשבת בערוצים חרדים למשל אבל האם יש בקרה? אנו רואים שהמספרים באמת גדולים לערוצים היותר גדולים, 12 בעיקר שמקבל נתח גדול, יש לו יותר אחוזי צפייה, אבל אם יש בקרה בין הכמות המייצגת של אותו פלח למול כמות הרייטינג? האם יש קורלציה, יכולת לאבחן את זה? והאם יש אצלכם פרסום מונגש לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים? וכמה מושקע שם גם בערוצים הגדולים? אלה השאלות, ואולי לייצר ועדה זה גם היה כתוב בהצעה שתעזור לכם לנתב את הכספים בצורה מיטבית לכלל האוכלוסייה. תודה רבה. בבקשה. צהריים טובים. בהמשך למה שדובר קודם, לצערי הרב, זה אחד הפנים של האפליה המתמשכת בכל התחומים כלפי החברה הערבית. במקרה הזה גם כלפי עוד מגזרים כמו החרדים והאתיופים. מצער לראות, שלמרות שאנו קרוב יותר אפילו מ-20% באוכלוסייה, אנו מקבלים רק 6% מהתקציב הממשלתי הזה שמיועד לפרסום. חשוב לציין, שההשפעה של הדבר הזה, במיוחד ש-70% מהפרסומים כל הפרסומים הם שקשורים לחוקים,

שמתקבלות בממשלה ולהחלטות ממשלה, וזה השתקף בחוסר היכולת גם לדעת וגם לנצל את מה שיוצא ממשרדי הממשלה, אם זה בזכויות, בכל מיני פרסומים אחרים. לצערי הרב, 70% מהפרסומים הם כתובים ולא עניין של אנאלפאביתים גם עניין של נגישות. איפה מפרסמים, באילו שפות, מה באמת גודל הפרסומים שהם שמים שם ואכן הצורך לפרסם את זה ולהנגיש את זה גם מבחינת שפה וגם מבחינת מדיה ולדאוג שזה יגיע גם ברדיו ובמשדרים בשפה הערבית ובאזורים השונים. לאור זאת אני רואה חשיבות רבה ותודה רבה ח"כ מישרקי על ההצעה, שבכבוד הצטרפתי אליה. היא באמת ראויה, כי השפעתה משתקפת על חיי היום יום של כלל אותם מגזרים. לא ייתכן שייצאו פרסומים בוא נדבר רק על מיצוי זכויות. אנו יכולים לבדוק במגזרים הללו, בחברות האלה מה אחוז מיצוי הזכויות של דברים שיוצאים ממשרדי הממשלה בקרב אותה אוכלוסייה. לכן אני חושבת שראוי לתת את הדעת. יש גם בקשה, שנקבל את הקריטריונים שלפיהם נקבעת החלוקה הזאת, ומה שיקולי הדעת שלהם לפרסם בעיתון זה ולא בעיתון אחר וברדיו זה ולא ברדיו אחר. תודה רבה.

תודה רבה, כבוד היושב-ראש. קודם כל, יש חשיבות רבה לדיון הזה,

אבל זו לא פעם ראשונה שאנו מגיעים לדיון. אני כבר תשע שנים בבניין הזה. כבר נכחתי בדיונים. אני אומרת את זה לא כדי להמעיט מחשיבות קיום הדיון אלא כדי לומר ארצה דווקא לשמוע מה נעשה בין דיון לדיון. מה הגישה שאתם נוקטים בה בלפ"ם כדי לתקן את המעוות. אתמול אמרתי בנאום שדיברתי בנושא אחר - שאומרים הזנחה ואומרים גם כישלון אבל כשמעירים על דבר כזה אם מתקנים אותו, זו באמת הזנחה. אבל אם מעירים פעם אחר פעם אחר פעם ומבקרים את ההזנחה כאילו ואת הכשל כאילו, בעיניי זה הפך למדיניות אם לא מתקנים אותו. יש לי כל הסיבות להאמין שזו מדיניות. למה אני אומרת את זה כי דווקא אני חושבת, למדוד את ההשקעה של הלפ"ם. אני לא מודדת רק כמה משקיעים כאילו בכלי תקשורת ערבים כי בסופו של דבר זה אמור להיות שירות. זה לא רק עניין כלכלי. אם האוכלוסייה הערבית 20%, לא חייב להיות אוטומטי שיש לנו 20% מהפרסומים. אולי אנו צריכים יותר כי הצרכים של החברה כדי להנגיש את השירותים, כדי ליידע את הציבור איך למצות את הזכויות ומהן זכויותיו וההנגשה של כלל השירותים, יכול להיות שברציונל מסוים אנו צריכים להיות מעל ה-20% אבל במצב הקיים הלפ"ם הוא תחנה בעניין הזה, שמשקפת מדיניות שקיימת במשרדים כי בסופו של דבר אתם אולי מכריעים איפה יתפרסם, אבל לא מה צריך לפרסם, כי בסופו של דבר זה החלטות של משרדים, ואם המשרדים מובילים מדיניות מפלה, ומדיניות שלא רואה את האוכלוסייה הערבית, כי יש לי הרגשה לפעמים שהמילה שקופים היא כל כך ריאלית במקרה הזה, שאנחנו שקופים כשמתכננים. כדאי להתייחס לחלק הזה של למה האחוז הוא ככה, איך עושים את הקריטריונים, אבל בעיקר - כמה השתפרנו ומה נעשה כדי להשתפר בנושא הזה, ומה מתוכנן לעשות. תודה. תודה רבה. מוריה שלום, מנכ"לית לשכת הפרסום הממשלתית. פעם ראשונה שאנו נפגשים. אני מברך אותך על תפקידך, כבר למעלה משנה. הייתי כאן בכמה ישיבות שלא היו שקטות כפי שהן עכשיו. הייתי פה בדיון בקדנציה הקודמת שהיו צעקות גדולות בעניין הזה עם המנכ"ל הקודם של לשכת הפרסום הממשלתי. זה זועק לשמיים. המילה הזו שהגורמים המקצועיים הם המחליטים, הם כבר לא עושים עלינו כל כך רושם. במבחן התוצאה המצב לא טוב. אני מניח שאת יודעת, אבל אם לא אני אומר: יש כאלה שאצלם הפרסום גובל בפיקוח נפש. לא מדבר על מה שהיה בקורונה, לא מדבר על ימים שבהם צריך הודעה של משרד הבריאות שהלפ"ם הוא זה שמפרסם את זה שצריך לדעת לעשות חיסונים או לבוא להיבדק, דברים שגובלים בפיקוח נפש. זה לא רק מה יהיה הקול קורא של לשכת הפרסום הממשלתית פרסמה שזה גם חשוב כשלעצמו. יש כאלה קבוצות באוכלוסייה, אני מכיר אוכלוסייה כזו ומתאר לעצמי שזה בעוד אוכלוסיות שזה מה שהם קוראים את העיתונות החרדית. לא רואים טלוויזיה, שומעים רדיו לפעמים, ולא קוראים עיתונות שאינה חרדית וזה מקור הפרסום היחיד שלהם. יש לזה מעלה ויש לזה חיסרון, היום לקרוא עיתונים זה לא כל כך מרנין. יש כאלה שנמנעים מזה. יתד אין בעיה... אגב גם בדרך יוני מככב שם. יושב-ראש הסיעה שלנו ביד רמה מנהל את העסק. לכן אני מפרגן לו כל שבוע... אני חוזר לנושא הרציני. החברה הערבית, שיש בתוכה אני מתאר לעצמי, כמו שיש בחברה החרדית ואני מכיר, זה מקור הפרסום שלהם. הפרסום הוא לא משחק ילדים, הוא פרסום בכל הנושאים של לשכת הפרסום, שהוא גוף ממשלתי שצריך אכן לעשות את הדברים האלה. זה חוזר על עצמו כל הזמן. אני לא מבין, מה חושבים בלשכת הפרסום הממשלתית על התוצאות האלה שראינו במחקר של הממ"מ והם עשו עבודה מצוינת אבל אני מכיר את זה גם בלי זה, כלומר לו לא הייתה העבודה הייתי אומר שלא השתפר כלום. אני לא רואה שהשתפר בשום תחום. מבקש לדעת ממך, פעם ראשונה שאת בוועדה.

תיקחי אותנו כאלה נחנחים. אנחנו לא נשתוק על זה. אני באתי לתפקידי מעולמות המדיה אז מכירה את הביקורת על לפ"ם. נתחיל מהסוף מספר חודשים היינו בשיח מול מנכ"ל משרד ראש הממשלה, גם עם קודמיו. מי זה המשנה למנכ"ל? המנכ"ל יוסי שלי. המשנה למנכ"ל? לא יודעת. אני רואה בפרסומים שהאחראי על לשכת הפרסום זה המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה. לא מכיר דבר כזה. לא נסיים

נמשיך את הדיון הזה. יכול להיות שנבקש ממנכ"ל משרד ראש הממשלה שייתן גם הסברים אבל קודם כל נשמע אותם. אני חושבת שזה ההסבר הכי טוב - הוא הרים את הכפפה

כתבי מינוי יצאו השבוע. לפ"ם לוקחת ברצינות רבה את הנושא. מה ההרכב של הוועדה? נציגי משרדים שונים, רועי ראש הרשות של החרדים, ראש רשות הערבית. מי ראש הרשות הערבי? אני יכולה להשיג את השם. עד כמה שאני יודעת, הוא לא ערבי. רועי חילוני. גם ראש הרשות החרדית הוא חילוני. תגידי בבקשה את השמות. אפתח את כתב המינוי. זה ספציפית לא מולי. בוועדה השתתפו נציגי משרדים שונים. נשמע את כל הצדדים בדיון, יש סדר-היום. השאיפה של לפ"ם היא שתהיה החלטה או החלטת ממשלה או חקיקה, מה שיחליטו לעשות כי לפ"ם הוא בסוף גוף מבצע. כל גוף במשרד מחליט אם להקצות משאבים או לא בקמפיינים עבור המגזרים. בתוכנית החומש אפרופו ממש מוגדר ש-10% מכל קמפיין צריך ללכת לאוכלוסייה הערבית. מי אוכף את זה? אבל את המבצעת. אנחנו הגוף המבצע. אם יש החלטה ש-10% הולך למגזר הערבי, את צריכה לבצע את זה. אנחנו מבצעים את זה אבל דובר המשרד יכול לומר אני רק שנה בתפקיד. יודעים כמה לא מעוניין שמעתי? נעשה סדר. אני מדבר עם משרד ממשלתי, אומר לו: פרסמת דבר כזה - למה לא פרסמת במגזרים השונים? הרבה פעמים זה קורה. אני שואל אותו. אומר: זה לא אני זה הלפ"ם. הם אומרים את זה כל הזמן אומרים: אנחנו לא המחליטים. המחליט זה הלפ"ם. יש החלטה שיש לפרסם, שצריך פרסום, והלפ"ם מחליט שמפרסם את זה בזה ולא שם. אנפץ את זה. לכל משרד אני אומר בוודאות פה במסדרונות פגשנו את המשרד לאיכות הסביבה, אז אמרו לנו: זה לא משהו שכל המשרדים עושים את זה? ייאמר לזכותם שהם באמת עושים קמפיינים לכלל המגזרים. כל משרד מקבל את האופציה לעשות במגזרים. לומר לך שכל משרד ירצה את זה או ירצה לשים יותר כסף בפריים טיים, יותר ברדיו הכללי? את מבינה את משמעות העניין? מבינה היטב. לכן אנחנו רוצים להקים את הוועדה. אנחנו בתחילת קדנציה. קודם הייתי בסוף קדנציה. אני לא מתכוון לשתוק על זה. זה הובא לפתחנו גם בעבר. זה היה גם כשאלכס קושניר היה יושב-ראש הוועדה. היו פה דיונים מאוד קשים. היום יותר נחמד כי כל הזרקורים מופנים לוועדת החוקה אבל אני לא מתכוון שזה יעבור לידי וזה יימשך הלאה. את אומרת שהוקמה ועדה. מתי תתחיל לעבוד? עד דצמבר זה יסתיים - יהיו מסקנות. כתבי המינוי ייצאו. כולם יוצאים לוועדת הכנסת. זה המזל שלכם. אפשר לקיים דיון נוסף. הבאתי את חברת בקרה שהיא הגוף המבקר שלנו. אנחנו לא מחליטים על דעת עצמנו איך, כמה למה. יש חברה שמבקרת אותנו. ועל סמך מה קבעתם שמגיע לחברה הערבית 6% ולחרדים 4%? המבקרת, את חיה עם זה בשלום עם התוכנית הזו? שלום, אני משנה למנכ"לית בחברת בקרה. החברה קיימת 18 שנה ונותנת את

למפרסמים השונים. אין לנו שום ממשק מסחרי עם גופי המדיה השונים, עם חברות המדיה השונות. אם היה לכם אינטרס הייתי מבין אבל אם אין לכם גם אינטרס, איך נתתם לזה לקרות? האינטרס שלנו הוא המפרסם בלבד. אנו נותנים את השירות שלנו ללקוחות מובילים בשוק. השוק רחב ואני אמורה לשקף לכם מה שאני רואה. קורלציה בין גודל האוכלוסייה לבין המדיה- - - זה לא בקרה שמעניינת אותנו. אם את לא מבקרת את זה שהחברה הערבית מקבלת אחוז פרסום של 5%,

והחברה החרדית מקבלת 1.8%, על מה הבקרה? על הדברים הטכניים? קורלציה בין גודל האוכלוסייה לתקציב הפרסום שהולך לטובת המגזר - לא קיים. גודל האוכלוסייה מכיל אחוזים מאוד גבוהים מגילאי עד גיל 18, שהם גילאים פחות רלוונטיים לתקצוב של כל משרד. 40%. תגידו את זה, אבל תגידו גם כמה מעל גיל 18 משתמשים במדיה הכללית. חוץ מזה, למה ילדים מתחת לגיל 18 לא רלוונטי? הם יכולים לקרוא את הדברים ולהביא להורים. אתם כל הזמן מחברים אותנו עם הערבים ואני שמח על כך. המגזרים השונים צופים גם במגזר הכללי, אם נוציא את התוכניות השונות בקרב המגזר הערבי נראה שהם צופים יותר בערוצים 12,

מאשר האלא טיוי. הרייטינג שם גבוה יותר. והחרדים? כמה? אני רוצה לשמוע כמה באוכלוסייה רואים. הרייטינג יותר גבוה.

אני בקושי רואה. אם נוציא מתוך הפיפל מטר, את הרייטינג - אני מדברת מספרים. אני לא ממציאה.

ניכנס למערכת האימפסיס, זה מה שנמצא שהקהל צופה גם בערוצים 13, 12 ו-11. המגזר החרדי מאזין גם לגל"צ, גם לרשת ב'.

תופס את כל המגזרים. אבל מה האחוזים? את אומרת שצופים, שומעים. אם הרייטינג הממוצע בהאלה טיוי אני מדברת על כל היום הוא 1.2 למגזר הערבי, בקשת וברשת תמצאי אותו -1.3. כלומר בתוכניות המובילות תמצאי הרבה יותר תוכניות שנמצאות ב-12, 13 מאשר אלה שבהאלה טיוי. לא אומרת שלא צריך לפרסם שם. אני אומרת שהמגזר נמצא גם בתוך המגזר הכללי. אבל מה זה קשור בסופו של יום לזה שהחלוקה היא כזו בסכומים כאלה באחוזים כאלה נמוכים לחברה זו או אחרת? נמצא גם בפייסבוק, גם בגוגל, תמצאי אותו גם שם. תופס אותך בכל המקומות. הוא גולש בכל הרשתות החברתיות. זה לא התשובה שאנחנו צריכים לקבל כאן. זה תופס את כלל המגזרים, גם במגזר הכללי. אם אני משקפת שוק מול מה שהלפ"ם נותנת- - - לא מקצועי, אני מכיר את זה.

12, 13 אני לא יכול להגיד על החברה הערבית כי אני לא בקי בפרטים. אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): אתה יכול לומר שזה לא קיים. אני לא אומרת המגזר החרדי.

דיברתי על החרדים. ערוץ 12 הוא ערוץ שמייצג באופן מובהק את השמאל, עם כל הכבוד. אנחנו מסתכלים בעיניים מקצועיות. מקצועיות אני מדבר. מדבר על אדם חרדי, כנראה גם אדם חרדי. הוא לא רואה ערוץ 12 ולא ערוץ 13. הוא קורא את העיתונות החרדית ושם מקבל 1.6%. שלא לדבר על השפה. מי אמר שאנו החברה הערבית מבינים עברית כל האנשים? לפ"ם עשה סקרים בקרב כל המגזרים, הם פה - נוכל לשלוח לוועדה, מה הרגלי המדיה שלהם. החברה הערבית למשל רובם נמצאים ברשתות החבריות ואנו מפרסמים שם המון, משמעותית. כמה אתם שמים תקציב שם ככדי שזה יגיע? ואת יודעת, עשיתם פילוח לגבי האוכלוסייה, אילו גילאים בפייסבוק ומי לא? אשמח מאוד לשלוח לחברי הוועדה את הסקרים שעשינו עבור על האוכלוסיות. אפרופו שינוי, מחקרים לכל האוכלוסיות. קודם כל אני רוצה לדעת מי חברי הוועדה שהוקמה לדעת את השמות. אנחנו רוצים לדעת, חברי הוועדה. אנו מבקשים לדעת את פילוח המשרדים. לא מבין איך תמונה כזו מעוותת. אנחנו חיים בתוך עמנו. אנחנו הולכים לבחירות. אנחנו מדברים עם האנשים. אתם לא מדברים עם האנשים. אתם מדברים עם גורמים מקצועיים עלומים שמלבד זה שיש ערוץ 12 וערוץ 13, אני מכיר את זה. אני מופיע שם הרבה. יודע מה זה ערוץ 12 ומה מבקשים ממני לפני שאני מופיע שם,

כשאתם עושים סקר, מה הגודל של המדגם שלכם?

יש לפניי מסמך של ביטוח לאומי, מהחודש האחרון ביטוח לאומי הוציא פרסום על פרויקט יד מכוונת, שקורא לאנשים למצות את הזכויות שלהם בביטוח לאומי. כשביטוח לאומי אומר להם: איפה פרסמתם? אני כרגע מתייחס למגזר החרדי. יש פה חלוקה לפי כמה דברים, אבל למשל, רדיו קול ברמה. המגזר החרדי צורך הרבה מאוד לוחות קיר. דיברו על זה בכמה ועדות. לא רואה פה שזה בא לידי ביטוי. יש למגזרים השונים צרכים מיוחדים. לכאורה אם קמה ועדה כזו, קחו אנשי תקשורת, אנשים שמבינים תקשורת, שיודעים לדבר, שיהיו באותה קבוצה. דיברנו על שינויים של לפ"ם. חלק מהשינויים זה דרישה שלנו מול הנציבות שיהיו שני נציגים שייצגו את הנציגים בלפ"ם.

אנו משתמשים בהרבה אנשי מקצוע פרילנסרים. מי מהמגזר החרדי שמבין? שם אחד אבי בלומנטל. משתמשים באנשי מקצוע חרדים. נרחיב את זה בהנחה שתהיה דרישה. זו נקודת המוצא. אז מחכים לדרישה שלך, כבוד היושב-ראש. יש לי כבר כתובת על מי לצעוק. אבי בלומנטל שותף לתוצאות האלה של הממ"מ? הוא איש יח"צ חרדי. אם תרצו את השמות שנשלחו- - - אני מבקש מאוד לא מסיים את הדיון עשכיו. מאוד מעריך את הבקרה שלכם, שלא אשמע שאני מזלזל בבקרה המקצועית על העניין. רק רואה שזה חוזר על עצמו כל הזמן, לא מנסים לשנות את זה. המגזר הערבי יש לו הצרכים שלו. אפילו דוברי האמהרית והרוסית, יש צרכים אחרים ממה שיש במדיה הרגילה. על החרדים אני יודע. אנו מחנכים את הילדים שלנו לא להקשיב לערוץ 12 או 13. אנו חיים על זה. אתם סובלים מערוץ 12, לא אנחנו. נשמח שתציג בפניכם את נתוני החשיפה שלנו במספרים. תעבירו את זה. יש לה את זה פה, יכולה להציג. מציעי ההצעות, היות שמדובר בדיון מהיר, הוועדה צריכה להגיע למסקנות, להניח את זה על שולחן הכנסת ונצטרך תגובת השר שמופקד על העניין. במקרה הזה - ראש הממשלה. אני עדיין לא עושה זאת. מציע שנקיים דיון נוסף. רוצה לדעת יותר פרטים מי חברי הוועדה, מה עמדת משרדי הממשלה בכל נושא הפרסום, ואזמין לישיבה הבאה את מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הישיבה הבאה שתתקיים בעניין. אני לא מתכוון להרפות מזה כי נראה לי עוול שאי אפשר לסבול אותו. כנראה שהתקבלו החלטות שגויות. לא במשמרת שלך ולא בזו קודמת ולא באחרות. לא בקואליציה כזו או אחרת. זה עובר כחוט השני משנה לשנה. נעשה עוול לציבורים שלמים שאפילו לא יודעים את הזכויות שלהם. מה שהוא דיבר על הביטוח הלאומי אני יכול להביא מיליון דוגמאות כאלה. בדיוק מה שאמרתי, שזה משתקף בניצול זכויות. מקימים ועדה צריך שיהיה נציג של כל מגזר שיידע לומר את דעתו, שיאמר מי הנציג הערבי שצירפתם לצוות, מי החרדי. אני מבקש לקבל. הנציג הערבי ראש הרשות. אגב, ערבים הם לא אותו דבר. יכול להיות שיש ערבי שאני לא סומך עליו. מי אמר שאצלי כל דבר הוא כזה ראה וקדש? נראה מי זה. אציין שזה שמות של אנשים שעובדים איתנו גם היום ונתבקשנו לענות להם על שאלות בנושא לכן הם מופיעים פה - מר חסן תוארפה, ראש הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים. מר רועי אסף, ראש הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי.

מכירים את האנשים? לא המצאנו אנשים. נציג משרד האוצר או מנכ"ל המשרד או מי מטעמו, מנכ"ל משרד המשפטים או מי מטעמו ושלושה נציגי לפ"ם שזה מנהלת המדיה שלנו, היועץ המשפטי שלנו ואני, ומנכ"ל משרד העלייה והקליטה.

אישורה היה לפני שלושה שבועות, לפני שיצא הדוח. אנו בעד הפתרון. אנחנו מדברים אותה שפה. הלוואי שתהיה הנחיה ללפמ"ם שכל משרד מחויב להקצות תקציב. אני שמח על גישתכם זאת. לכן גם לא נהיה פה צעקות גדולות. זו הסיבה. לא נרפה מהעניין. נלך עד הסוף. אבקש ישיבה שאז יוזמן גם מנכ"ל ראש הממשלה, מבקש את הנתונים מה קיבלתם ממשרדי הממשלה, את מי אתם מוסיפים למגזר החרדי אין פה נציג. יש פה ראש הרשות החרדית אבל הוא לא איש חרדי. הוא איש חילוני. אני סומך עליו אבל הדברים שאת צריכה הוא לא יכול לענות לך. צריך נציג של המגזר החרדי. אני לא רוצה עוד נציג. רוצה במקום. תגידו מה אתם מתכוונים לעשות בעניין הזה בעקבות הדיון כאן. אנו נזמן ישיבה לעוד מספר שבועות ונקים את הדיון. מבקש קודם את כל הנתונים בכתב. המצגת הזאת הועברה אליכם.

אני רוצה את הנתונים שהועלו פה גם על ידי החברה הערבית, גם על ידי החברה החרדית. לגבי פרסום בשבת? לפ"ם לא מפרסמת בשבת ברדיו וטלוויזיה ובדיגיטל לא מתחילים קמפיינים בשבת. אם יש קמפיין שרץ, הוא ירוץ גם בשבת. שלום, אני מנכ"ל בצלמו. כבר כמה שנים מלווה את המאבק הזה. הייתי בטוח שאני מנהל את המאבק. אני מהחברה האזרחית.

יד מכוונת, יש להביא לפה גם את נציגי המשרדים ולבדוק מולם. אם הם לא מעבירים ללפ"ם- - - רוצה להיות העוזר של יושב-ראש ועדת הכספים? הוויכוח הזה מיותר. אני מחליט את מי אזמין ואת מי לא. מי שמוסמך לעשות את זה הוא יושב-ראש הוועדה. אני מודה לך. יפה שאתם מעלים את זה כל הזמן, בינתיים ללא הצלחה יתרה, לא אתם ולא אנחנו. בינתיים עולם כמנהגו נוהג. יש פה אפליה שגובלת בפיקוח נפש. המשחק הכאילו מקצועי הזה לא מוצא חן בעינינו. לא ארפה מהעניין ואת מי שצריך להזמין, נזמין. אני מקווה שנגיע לפתרון. אני שמח על גישתכם גם את מהביקורת וגם את מנכ"לית הלפ"ם. תודה לאוסנת. דבר אחרון אני רוצה לחזק את מה שאמר אדוני היושב-ראש בנושא של הצורך לערב גם משרדי ממשלה בעניין. זה עלה ביתר שאת גם בדוח מבקר המדינה שעסק בנושא פרסום והסברה לקבוצות אוכלוסייה ספציפיות אמנם זה היה בקורונה אבל אנחנו מדברים על הנחיות שמצילות חיים והנגשת זכויות. הדוח עסק בציבור החרדי ובציבור הערבי, וגם שם אחת המסקנות הייתה, וזה היה ממש שחור על גבי לבן, שיש צורך בפרויקטור איש שמגיע, מייעץ מתוך המגזר, שגם מבין בעולם התקשורת. זה מה שאמרנו. ברוך שכיונו לדבריך. יש לנו כאן לשמחתי, שלושה דוחות שונים שמאפשרים לראות המשכיות, וזה שהתחלף מנכ"ל זה מאפשר לנו לשמוע על הגישה החדשה בלפ"ם. מה נוגע אליכם שהתחלף מנכ"ל? למה אתם חושבים שזה מעלה? זה מאפשר לשמוע אם יש גישה חדשה. עושה רושם שיש גישה חדשה. עוד לא סיימנו את הדיון בעניין. אני מקווה שבסופו של דבר תעשי עבודה ותראי שיש שינוי משמעותי בעניין, כי חייב להיות שינוי. כבר רואים שינוי בשלוש השנים האחרונות יש עלייה בפרסום למגזרים. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:35.